אנחנו ממשיכים במרתון הדיוור הדיגיטלי. אני רואה שהצעת החוק הצליחה להתיש את חבריי

מזהרת. הייתי רוצה לומר

בדקנו מה המאפיינים והשימושים של הדיוורים בדואר,

וכללנו תנאים אלה בתנאים הדיגיטליים כך אפשר לשמור דיברנו כבר בדיונים הקודמים על חלק מהתנאים ועכשיו אנחנו מוסיפים על

זה ברור אבל השאלה אם די לנו. אני לא רוצה להשתמש במילה תקנות. השאלה מה משמעות האמירה הזאת. אני מזכיר שאנחנו מדברים על מאות גופים. מה אנחנו אומרים להם מבחינת משך התיעוד? אני לא בטוח שצריך לקבוע את זה בחקיקה

אנחנו מכירים בנושא הזה אבל מצד שני אנחנו חושבים שברגע שנקבעת איזושהי דרך פעולה או איזשהו משהו קבוע, זה יאומץ גם על ידי הגופים האחרים.

על אותן החברות החיצוניות שנותנות שירותים לממשלה במיוחד בנושא מסמכים? זה קורה בנושא מסמכים ובקרה בקשר למשרד החינוך. בעולם שאני מכיר, הרבה משרדי ממשלה חברות חיצוניות שזוכות במכרז,

מיידע אותו בכל מיני דברים ומעדכן אותו על האפשרות שתחול חזקת מסירה, הוספנו שהוא צריך להסביר לו בשפה פשוטה מהי חזקת מסירה.

בן אם יקבל מסר וכתוב שתחול על המסר חזקת מסירה, הבן אדם הרגיל כנראה לא יודע מהי חזקת

לבוא ולהגיד שאני לא יכול לשלוח כי תיבת איננה קיימת יותר. גוף ציבורי התקשר עם חברה במיקור חוץ ואישרתם. החברה שולחת מסר, התקבל חיווי שלילי על התיבה. האדם סגר את התיבה. מה קורה

ואיפה התשובה שלו? לעניין הצד השני, התשובה שלי היא כפולה.

ולגרום לו עכשיו לשלוח באיזו דרך מאוד מורכבת לרשות. ברובד השני, האזרח כבר היום

יכול להיות שמה שאנחנו צריכים לדרוש, אנחנו לא מתכוונים באחת להעביר את כל הפעולות של האזרח אל מול השלטון לתווך מקוון. עדיין יכול להיות שבשביל הטאבו צריך להגיע לטאבו כדי לקבל

אם הגוף הציבורי כתב את זה, צריך שיהיה גם איזושהי הגדרה שדי שהאזרח מציג אישור מתיבת הדואר האלקטרוני שלו שהערעור נשלח כדי שהערעור

אנחנו נגדיר בחוק שזה יהיה חייב להיות בהוראות. השאלה שחבר הכנסת

שהוא יכול לבצע את הפעולה בדואר אלקטרוני, שהוא יכול להגיש לנו את הערעור בדואר אלקטרוני, שהוא יכול לבצע את הרישום בדואר האלקטרוני, שהוא יכול

זה פשיטה שיהיה.

באותו סעיף שקבענו שחייבת להיות כתובת דואר אלקטרוני לתשובה, חייבים להרחיב טיפה את הסעיף הזה כך שיכלול הסבר על איך אתה נותן מענה לדברים. אני מבקש שתחשבו, מעבר להחלטת הממשלה, האם נכון לקבוע עיקרון מנחה כאן שמקום שבו יש חזקה של מסירת המסר, כי השאלה היא לא חזקה אלא היא

אני מבין. נקודת המוצא שלנו היא שהממשלה וגם שאר הגופים המדוורים רוצים שהדיוור יגיע לנמען בצורה הטובה ביותר. אין לנו כל סיבה שזה לא יגיע אליו. משמח אותי בצוהרי ראש חודש אדר ב' לפגוש גם אנשים מאוד אופטימיים בשירות הציבורי. הכול בסדר. רשמתי לפניי את האמון הגדול שלך. אני מצטרף

אם אתם חושבים שמעבר לנושא של אבטחת מידע, אני מניח שמה שיקרה בסוף בחוק הזה שתעשה הבחנה בין שלושה סוגים של החלטות.

אז הוא לא עמד בדרישות.

חלק מהאמצעים הסבירים שהגוף צריך

בדואר רשום או במכתב רשום (בפרק זה דואר רשום),

ובין שהוא נוקט לשון "המצאה" או לשון אחרת, יראו מסר אלקטרוני ששלח הגוף הציבורי כאילו נשלח בדואר רשום,

מתקיים לגבי המסר האמור בפסקאות (1) עד (6)

אין בעיה. למה אנחנו לא כותבים בצורה הרבה יותר ברורה שתנאי לשליחה ולשקילות הוא מסירת שני מענים דיגיטליים. כי אנחנו לא רוצים לפגוע. יכול להיות שבן אדם שמסר מען אחד, הוא יכול לאשר אותו.

הדיגיטלי לאוכלוסייה רחבה של תושבים ככל הניתן.

מה זה הגוף קיבל חיווי על כך שהמסר הוצג

הערות הוועדה שהוא לא יכול לקבל מסרים בדרך כתובה או בדרך קולית. זה נועד לשפר את התקשורת של האזרחים ולאפשר התאמות אישיות במקרים הנדרשים. עוד לא קראנו את זה.

עוד לא קראנו את זה. אנחנו כמובן נחזור לשם אבל יש הפניה לסעיף הזה ולכן אני מציינת אותו כאן.

למשל בחזקת מסירה בעבירות תעבורה ועבירות קנס,

שעות אם מדובר למשל על התייצבות לשירות. יש נסיבות שונות לכל דבר חקיקה.

את חזקת המסירה

שבהם לא קבועים כללים ספציפיים על חזקת המסירה שקבועה בפקודת הראיות.

שהיא מדברת על תוך שלושה ימים ממועד משלוח הדואר ודואר

ברשותכם,

סברנו שנכון לקבל את ההערות ולוותר על השקילות שכוללת התייחסות למסירה אישית או למסירה ביד.

זה עניין טכני. מהותית זה לא משנה את החיקוקים שניתן מכוחם.

אסביר. כאן אנחנו מגיעים לנטלים הראייתיים ואם עמדנו בכלל תנאי השקילות, אנחנו נראה במסר כאילו התקבל בתום ארבעה ימי עסקים מיום משלוח

באותו אופן אני אוכל לבקש ממנו שייכנס לתיבת הדואר שלי, שייקח את הטלפון שלצד מיטתי, ויסתכל בהודעות. אני מזכירה שאנחנו מדברים על אנשים שנהגים לעשות שימוש

לכן בכזה מקרה אני לא אותיר את זה למצב של אם אולי נתקין תקנות. יהיה כתוב. אלה תקנות חובה מכוח החוק הזה. אני רוצה להבין מה קורה מבחינת הממשלה כשיש הכרזה על אפוטרופסות ואיך זה

במכתב שנשלח על ידי עורך דין אשכנזי מטעם מערך הסייבר, עלתה הצעה להוסיף לרשימת הדברים שצריכים להיקבע בתקנות עוד שני

לגבי רמת המהימנות והבטיחות של התהליכים הטכנולוגיים. זאת

אני נותן כאן עוד גוון לדברים שנאמרו על ידי יערה מרשות התקשוב שבעצם באמצעות ההסדרה הטכנית של ניהול הסיכונים, ניתן להגיע לרמת סמך הרבה יותר גבוהה מהדואר הפיזי וזה המקור של

זה נכון גם כאן וגם בהמשך כאשר נדבר על שינוי התוספות. גם זה וגם זה כי זה כבר הסטנדרט הקיים בחוק.

אמרנו בדיון על פרק ד' שיש אולי דבר שכן צריך להיות מוגדר,

שר הכלכלה.

כן. אפשר יהיה לשלב את

יום שישי הוא יום עסקים?

כן, זה קיים. מה ההגדרה של יום עסקים בחוק?

שבתון.

ימים שאינם ימי מנוחה, כדי שיום שישי ייכלל. בבנקים יום שישי הוא לא יום

הוא מתגלה כאיש החזק.

ראיתי שהוא תלמיד ישיבה. הוא בוגר ישיבת אור עציון. הוא כמעט היה בוקר ישיבה שחורה. הוא היה תלמיד אצלי. אני עוד ליוויתי אותו לבקו"ם. זאת

נו נכנסים כאן לעידן שבו כל גוף שייכנס לדיוור הדיגיטלי כתוצאה מהחוק, הוא בעצם גם גוף שהאזרח יכול לפנות אליו בדיגיטל. נכון?

אמרנו שעל כל פנייה יהיה אפשר להשיב

בפיזי? אם אתה רוצה שלא תצא כאן תקלה, שאזרח חושב שכתוצאה מזה שהוא עשה לכם ריפליי באמצעות טופס פניות ציבור,

יכול להיות שזה בסדר, אבל אז תאמרו לו שאתה מגיש ערעור באמצעות לחיצה כאן, ואם זה לא אז תאמרו לו שערעור צריך להימסר. להגשת ערעור, אנא פנה ל-.

אם זה היה תלוי בממשלה, כבר היינו מצביעים לפני שבועיים על החוק הזה. אני לא חושבת שזה בלתי פתיר.

זאת גם שאלה של לדוגמה מה אני רושם במרשם האוכלוסין וכולי. יש כאן שאלות שהן לא רק ביניכם כרגולטור לבין האפוטרופוסים. אין לתקנות מה לקבוע כי התקנות יקבעו שצריך לשלוח את המסר לאפוטרופוס. זה מוסכם על כולם. השאלה אם זה ייעשה